אני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת היום יום רביעי,

באב, 19 ביולי על קביעת סדרי דיון מיוחדים לפי סעיף 98 לתקנון הכנסת בקריאה שנייה ושלישית בהצעת חוק-יסוד: השפיטה (תיקון מספר 5) (עילת הסבירות). כבר סיימו לדון בחוק הזה, אדוני היושב-ראש?

עוד לא סיימו, אפילו לא הצביעו על

סדרי הדיון המוצעים מקנים לאופוזיציה זמן דיבור עצום ביחס להצעה בת סעיף אחד. למעשה, זמן כה גבוה שלא היה נדרש לו בכלל סעיף 98. גם הזמן שניתן לאופוזיציה, של 18 שעות הנמקה, אני סבור שהייתה זאת טעות לתת הסדר כה נדיב ורחב וגם על כך מחיתי בכתב ובעל פה, וגם על כמות ההצבעות שניתנה לאופוזיציה והייתה חריגה בכל קנה מידה. גם אנחנו מחינו, זה בסדר, אתה בחברה טובה. סיעות האופוזיציה הגישו כ-27,500 הסתייגויות להצעת חוק-יסוד: השפיטה. 27,676. מספר עגול. רובן לא נוגעות לנושא הצעת החוק או כוללות תוכן מהותי כלשהו, אלא הן מהוות פיליבסטר בלבד, שנועד אך ורק למשיכת זמן של האופוזיציה ולניסיון לסכל את החקיקה החשובה. פיליבסטר זה השם שלו.

האופוזיציה ניצלה לרעה את זכויותיה בשימוש בכלי ההסתייגויות. אני לא חושב שעל התנהלות מהסוג הזה, גברתי היועצת המשפטית, צריך לתת פרס אלא בדיוק להפך. מדובר בשימוש - - - גם לא על ביטול הדמוקרטיה. אופיר, אתה יודע מה - - - לשנאת - - - מה זה? ממשיכים גם כאן את ההתגוללות על הייעוץ המשפטי? זאב, אני מבקש. אני לא מפריע לכם, נכון? אולי תיתנו לו לדבר? אבל אתה - - - בסדר, אני אאפשר לך. אדוני - - - לנו זכות קריאת ביניים. הם עדיין מנסים למשוך זמן. לא, לא, אל תפריע לי, זה לא ארוך.

זאב, אני מבקש: אל תפריעו לי.

באריכות. תן לי לסיים. שמעתי שיש - - - חדש. מדובר בשימוש מופרז שלדעתי חצה את גבול הלגיטימיות.

להציע נוסח חלופי וכל מטרתן היא לייצר עיכובים ופגיעה בעבודת החקיקה ובעבודת הכנסת. גם זז זכותה של האופוזיציה. בכנסת הקודמת, כשהוגשו רק מאות בודדות של הסתייגויות, ראתה לנכון היועצת המשפטית לכנסת להוציא הנחיה בנושא המאפשרת לצמצם את מספר ההצבעות על

אני מאפשר 120 הצבעות. זו גם בדיחה.

זה לגמור את החוק הזה בשעה.

ואני רוצה להדגיש שגם זה - - - אני מעלה את זה ל-120 הצבעות על הסתייגויות, 4 הצבעות שמיות. שזה כפול ממה שניתן בכנסת הקודמת לאלפי ההסתייגויות שהוגשו לחוק התקציב ולחוק ההסדרים וזה גם לפנים משורת הדין. זה לא שינוי משטר.

אני כבר נותן לך, תן לי לסיים.

120 זה פי ארבעה, היו 30. 30. זה פי ארבעה ממה שהיה בהסדרים ובתקציב, פי ארבעה. ואני גם רוצה להגיד שזה לפנים משורת הדין, כדי ללכת לקראתכם בצורה באמת יוצאת דופן. ואני אומר פה שזה לא יהווה תקדים לחוקים הבאים, וזה לא משנה אם אנחנו נהיה בקואליציה או באופוזיציה. זה לא תקדים, זה באמת רק ללכת לקראתכם. באמת יש פה מספר הצבעות על הסתייגויות באופן לא פרופורציונלי לחוק, לגודל החוק, וזה לא יהווה תקדים להמשך. אבל לא למשמעות שלו. בדיוק, הבעיה זו המשמעות זה לא הגודל.

כן, לא קבעתי שעת הצבעה במסגרת הדיון אף שכך נהגו במקרים דומים בכנסות קודמות, ובמיוחד בכנסת העשרים-וארבע. אך ככל שייפסקו שתפסיקו לדבר באמצע, תהיה הפסקה של שלוש שעות - - מה זה הדבר הזה? - - שלאחריה תתחיל ההצבעה, לאחר הסיכום. ממתי על חוק רגיל יש הפסקה? מה זה?

גם אתם עשיתם את זה.

אבל לא היה כזה חוק לשינוי משטר. אתם עשיתם גם על שעת הצבעה וגם עם הפסקה. סליחה, אנחנו עשינו הפסקה?

על חוק רגיל? איזה חוק? אני אשמח לשמוע. בבקשה, עכשיו - - - כן, אפשר להתחיל לדבר. אפשר להתחיל? כן אתה יכול להתחיל עם בועז, הוא היה כאן ראשון. ברשותך, אני אתחיל. קודם כול, אני רוצה להסביר כדי שלא תנסו לכסות את זה בכל מיני: זה חוק לא ארוך, זה חוק קצר וכולי. הבעיה שלנו היא לא בכמות המילים אלא במהות המילים ובמהות השינוי שאתם מציעים בחקיקה. השינוי הזה הוא שינוי משטרי. כמה שתנסו להסתיר את זה, לעשות ספינים על ריכוכים, השינוי הזה הוא שינוי משטרי. מה שקורה עכשיו זה שכל העולם ובת הברית הכי חשובה שלנו בעולם מסתכלים, אפילו גם על הדברים האלה. השימוש בסעיף 98 הוא שימוש שנעשה במקרים קיצוניים.

למרות שיש 27,000 הסתייגויות - - - 27,000 זה לא קיצוני. 27,500. דרך אגב, היו לנו 250,000 הסתייגויות מוכנות, ריחמנו על העובדים כאן. ואם היו לכם 2,000,000, כמה היינו צריכים לתת לכם? אמרתי 250,000. אני אומר: ואם היו לכם 2,000,000, אז גם היינו צריכים? אבל אנחנו גזרנו את הדברים החשובים והקריטיים לנו. הדבר הזה שבא ואומר לנו שיהיו 26 שעות, שכביכול נוכל להפסיק מתי שאנחנו רוצים ותהיה הפסקה של שלוש שעות, זה אומר שאף אחד מהקואליציה, כולל האנשים שאנחנו יודעים שהחקיקה הזאת מאוד מאוד מפריעה להם, לא יהיה בבניין. הם יהיו במלון ויישנו או שהם יהיו בבית שלהם ויישנו. אם אנחנו נרצה לעשות איזשהו תרגיל פרלמנטרי, שזו זכותנו כאופוזיציה, לא נוכל לעשות אותו כי ברגע שאומרים שיהיו שלוש שעות הפסקה גם הבן-אדם שיהיה באילת יספיק להגיע, ואין כאן שום יכולת לאופוזיציה להביע את מחאתה באופן שהוא אמיתי ולא באופן שהוא תפאורה. על חקיקה כזאת שמשנה את המשטר, היא תשנה את הסמכות של הבית הזה היא תגרום לזה שהבית הזה, עד כמה שכבר עכשיו הממשלה הזאת הולכת ומקטינה אותו כביכול בשם הגדלת הדמוקרטיה הבית הזה יהפוך ללא רלוונטי. כי כולם ידעו שמי שמחליט זה בן אדם אחד שיושב בבלפור, עכשיו הוא בקיסריה, וקוראים לו בנימין נתניהו. במקרה הספציפי הזה, זה גם יריב לוין, יש כאלה שאומרים: ראש הממשלה בפועל. אבל ראש הממשלה זה בנימין נתניהו. וכל העולם יראה את הבלוף הזה בחקיקה, כשבאים ואומרים: מתוך 27,500 הסתייגויות אנחנו נותנים לכם, רצינו 50, ניתן לכם 120. פי ארבעה ממה שאתם נתתם לנו בחוק התקציב ובחוק ההסדרים. ברשותך, השתדלתי לא להפריע למרות שממש כאב לי לשמוע את זה. לא השתדלת מספיק, הפרעת לי כל הזמן. אני יודע שלא מספיק, אבל - - - הוא דווקא בקושי הפריע לך. זה נחשב בקושי? 0.004%. ואם הייתם מגישים 20 מיליון הסתייגויות, אז כמה הייתי צריך לתת, לשיטתכם?

היינו צריכים להיות פה שנתיים רק להצבעות. אבל לא הגשנו. אבל הכול מיותר פה, אין למה. אופיר, אנחנו מנסים לעזור לכם. אתה יודע איך ההיסטוריה תזכור אתכם? באמת. אני מקווה שהיא תזכור אותנו, כי יש לנו חלק בהעברת החוק הזה. אנחנו מנסים לעזור לכם.

אני מסביר לך שהיו לנו 250,000 הסתייגויות, שהציבור הכין לנו. כאילו יש עליכם משהו, אתם לא רואים כאן כלום. בחרנו קצת יותר מ-10% מזה, זה 27,500, והגשנו. גם עליהם, אתה נותן לנו להצביע על 0.004%. לא על 1%, אלא על 0.4 מ-1%. זאת אומרת, זה כלום ושום דבר. אתה אומר לנו: 4 הצבעות שמיות. 4 הצבעות שמיות זו בדיחה. עוד פעם, אני רוצה שתבין. אני חושב שאתה מבין אתה בן אדם חכם ומשכיל אבל חשוב לי לשקף לך מה רוב הציבור מרגיש עם החקיקה הזאת. הוא מרגיש שזה שינוי משטרי, שינוי שהופך את הדמוקרטיה שלנו לדמוקרטיה צולעת. זו דמגוגיה. תתחילו להקשיב למה שקורה ברחובות. ההתעלמות המוחלטת הזאת, נו באמת, דמגוגיה. תתעוררו, תתעוררו כבר, פשוט תתעוררו.

לך לבית חולים, אולי יטפלו בזה. הוא רואה מה קורה בירוחם, בדימונה, בבאר שבע. לך לירוחם ודימונה. אני נמצא שם, לא אתה נמצא שם. יש לי הפתעות בשבילך, איפה אתה גר?

בכל המקומות אתה נמצא. אל תדבר, אל תענה לו. למה אתה מדבר אליו? אתה צריך לדבר עם הייעוץ המשפטי. אין לך לא את ארבל ולא את שגית, כל עוד הן לא נמצאות אתה מכלה את הזמן שלך. למה בועז? יש לך דברים חכמים להגיד, שישמעו אותם. למה להגיב בכלל? כל ה-98 זה הרי בזבוז זמן.

כל הכלים נשברו כאן, מה זה הדבר הזה? אי-אפשר לבקש ייעוץ משפטי?

אתם עם ה-27,000, זה רגיל או לא רגיל? אתם סותרים את עצמכם מיניה

מצד אחד: חוק מיוחד, מצד שני: זה רגיל. אי-אפשר לתפוס את החבל בשני הקצוות. אדוני היושב-ראש, אני רוצה ייעוץ משפטי. אין דבר כזה. כמה זמן אתה בכנסת? בחיים לא ראיתי דבר כזה: הפסקה בחוק רגיל. מילא בתקציב, מי עושה הפסקה בחוק רגיל? הינה אני אומרת לך: האופוזיציה - - - למה מילא?

את 20 שנה בכנסת, אני אפילו לא יכולה לצעוק עליך. 19. אני לא יכולה לצעוק עליך והינה אני אומרת לך ובצדק, שזה אירוע מביך. אין לנו על מה לדבר, אין על מה לדבר. תודה שחזרת. תודה שחזרת, ברשותכם, אני אמשיך. אני מבקש לא לזלזל בזה שרוב הציבור רואים את זה גם בסקרים,

גם רוב מצביעי הליכוד - - רוב הציבור, מהציבור שאתם מייצגים. - - מרגיש שלוקחים לו את המדינה מתחת לידיים. והחוק הזה, עד כמה שיש כאלה שאולי מאמינים שהוא טוב או לא טוב, אבל רוב הציבור באמת מרגיש שהחוק הזה הוא חוק שמשנה את המשטר. על כזה דבר אי-אפשר לעשות רק 120 הסתייגויות, על כזה דבר אי-אפשר לעשות רק 4 הצבעות שמיות.

אני לא יודע אם היית כשהזכרתי שלקחנו רק 10% מההסתייגויות שהכנו והגשנו אותם, מתוך מחשבה עליכם, הייעוץ המשפטי, ועל עובדי הכנסת ועל הנייר. להגיד לנו שאנחנו נצביע רק על 0.004% מההסתייגויות שכן הגשנו זה לעג לרש, בלשון המעטה.

אני רק אסיים. מה עוד שלהגיד לנו שיש הפסקה ואחרי זה נצביע, זה סעיף 98 הכי דורסני שיש, זה כמו סעיף 98 עם שעת הצבעה. לתת לאנשים שלוש שעות להגיע, לעשות את זה, אני חושב - - - וגם לא לפני 12:00,

הם ישנים לילה. נכון, גם יהיה להם לילה שלם. 12:00 זה לפי 26 שעות שקיבלתם בצורה לא פרופורציונלית לחוק בכלל.

אם אנחנו מחליטים ב-04:00 שאת יום ראשון - - - עדיין, הם ישנים - - - הם עדיין יבואו ב-07:00. זו פשוט בדיחה, בדיחה עלובה. מירב, לא להפריע.

אני רק מסיים במשפט סיכום.

אני מבקש גם מהייעוץ המשפטי, גם מהיושב-ראש וגם מחבריי חברי הוועדה: אתם רוצים לעשות משהו כל כך קיצוני? אנחנו לא מסכימים אבל אנחנו מבקשים שחברי האופוזיציה יאלצו לבוא ולשמוע לפחות חלק מהסתייגויות שלנו ומהדיבורים שלנו, כי אנחנו יודעים שבכנסת באמת יש רוב למנוע את הדבר הזה ואנחנו רוצים למקסם את היכולת שלנו להסביר את הסכנה למדינת ישראל. תודה, תודה רבה.

שלוש שעות, אני חייב לציין שהיום אנחנו באיזושהי אווירה במדינת ישראל. שמה? איך היא אמרה? מחאה ציבורית לא אפקטיבית בלי אי-סדר ציבורי. יש הרבה חסימות, אני רואה שגם לוקח זמן. אופיר, התברר שהיא לא אמרה את זה. כן, גם זה חלק מה - - - יש זמן. בכל מקום, בכל פינה. רוב השרים מגיעים לכאן עם מסוקים. לי אין מסוק ואני גר בעפולה. אם היית מקשיב לי, כשאני הייתי יושב-ראש קואליציה - - - אני אומר: השיקול הזה גם נלקח בחשבון, השיקול הזה של החסימות. יכולים לגרום פה לחברי הכנסת - - - שיישארו בכנסת, זה התפקיד שלהם ראינו שחוסמים את הכניסות לכנסת פה. בבקשה, חברת הכנסת מירב בן ארי.

בבניין. שיישארו. קשה להם. נשארו לכם בסך הכול שבועיים לעבוד, מה קרה? אני רוצה שברוכי, שהוא מתנגד, יישאר ויקשיב לי. ככה לא בטוח שהוא רוצה להצביע. אבל אם עוד לא היה דיון בסיעת הליכוד או בממשלה, לפחות שיהיה בכנסת, בנוכחותכם. הרי יושב-ראש הכנסת אמר: הפתיעו אתכם. בבקשה, חברת הכנסת מירב בן ארי. שגית, האירוע הזה בעצם מיותר. אין מה - - - אפשר להצביע היום, אפשר להצביע ביום ראשון. מה שעשיתם עם ההפסקה הזאת זה חרפה למוסד הזה. בחוק שבאמת אי-אפשר לתאר מה הוא גורם, איזה קרע עמוק בחברה הישראלית,

תסתכלו על ביידן, תסתכלו על מה שקורה בצבא.

אני לא אכנס לזה, כולכם יודעים ומתעלמים, טומנים את הראש בחול כמו בת יענה. אבל מה זה הטֶבַח של הכנסת? מה זו הפסקה? איפה נשמע דבר כזה? זו העבודה שלכם, תבואו לפה ותהיו בירושלים כשהמדינה מתפוצצת. על שינוי משטרי. על זה. מה זה שלוש שעות? למה עשיתם את זה?

אני אומרת לכם ולאחמד ולכל מי שפה מהאופוזיציה: אין לנו על מה לדבר, זה בזבוז זמן.

אבל זה תשעת הימים, אתם לא נוסעים, תעשו זמן איכות עם המשפחה: שישי,

תגידו קינות, תבכו. שגית, אני אומרת את זה לך, חברי האופוזיציה לא צריכים לשתף פעולה עם ההפסקה הזאת. יש שר מושך? שימשוך שעה, שימשוך שעתיים. עשו את זה לפניו, זה התפקיד שלו, שיישאר למשוך עד להצבעה. אני רוצה תשובה לזה, תן לי.

אני מתפוצצת מבפנים, אין לנו על מה לדבר. אם זה כל כך נורא, למה גם אתם השתמשתם בזה כשהייתם בקואליציה? אדוני, תראה לי חוק רגיל, לא תקציב. אדוני, האם היה - - - זה שאתם קוראים לזה שינוי משטר, זה לא באמת. אתם קוראים לזה, השר, השר. השר - - - קורא לזה שינוי משטר. זה חוק רגיל או שזה שינוי משטר? לא הבנתי אם זה חוק רגיל או שינוי משטר.

אתה קובע רוב בציבור? רוב הציבור זה הקלפי. רוב הציבור, הם מייצגים את כל הציבור.

אני רוצה שתגיד לי איזה חוק היה כאן, חוק רגיל, שהשתמשו בהפסקה. תגידו לי.

אל תגיד לי טוב, עוד לא התחלתי לדבר בכלל, גם לא הקשבת לי בכלל. אני חושבת שחברי האופוזיציה, ברגע שנגזרה ההפסקה, לא צריכים לבוא לבניין, לא צריכים להחזיק - - - חבל, שעובדי הכנסת יהיו בבית. אתם מבזים את הכנסת. זה ביזוי של האופוזיציה, למה שאשאר פה לדבר? מילא כשאני נשארת לדבר ואנשים בירושלים - - כך היה גם בהסתייגויות. - - ושיש לי שר משיב והוא מושך. אתה מוציא להפסקה מחזיר אותם לפה. נלך כולם להפסקה, כל המדינה גם כך מופסקת. למה לנו לדבר פה?

אדוני, זו גם העבודה שלכם להיות פה בכנסת.

להיות כאן ולהקשיב לנו. מילא מה שעשיתם בוועדת החוקה, צפצפתם עלינו, בסדר. אבל במליאה? בוועדת החוקה אתם בחרתם אותם. מה זה: אין שר מושך? איפה נשמע דבר הזוי כזה? הוא ימשוך, אני מבטיח לך שהוא ימשוך. אני קוראת לכל חברי האופוזיציה - - תמנו שר מושך. - - לא לשתף פעולה עם ההחלטה הנוראית הזאת ופשוט לא להגיע לדבר. חבל על הזמן, כמו כל הממשלה הזאת, כַּלַאם פַאדִי. גם בדבר הכי חשוב למדינת ישראל שאנשים באמת מה אתם עושים? מה אתם עושים? איזו בושה וחרפה, איזו בושה וחרפה לעשות הפסקה בחוק רגיל, איזו בושה. ולהביא אותנו לפה כשכל אחד מגיע מנהריה? שיסעו לאילת, שיסעו לחופש. בשביל זה? אני מתביישת שאני חלק מוועדת הכנסת ומההחלטה הגרועה הזאת. אני אומרת: אחמד, אלקין, לא לשתף פעולה. אף אחד לא מדבר, לבוא להצביע. נצביע מחר ונגמור עם הדבר הזה. הם לא רוצים שנצביע מחר. בושה, אין למה. אין להם - - - הם עוד פוחדים מעצמם,

אם לא תדברי ב-10:00 ביום ראשון, ב-13:00 הם מסכמים ויתחיל - - - בועז, אין להם אומץ.

אתה הרי נותן להם יום חופש עם הילדים, לפחות שיבואו לפה לעבוד. נכון, הרי הם בטוחים. הם לא ייקחו יום חופש, הם ילכו להסתובב.

זה תשעת הימים. לא, הם מבטלים את תשעת הימים. לא, הרי זה ימין מלא-מלא, מסורתי, דתי. בסוף תראה אותה נוסעת למרוקו, לעוד סיבוב שם.

זה באמת סמלי שלפני תשעה באב מצביעים על זה, על שינוי משטר, ממש לפני תשעה באב. אין משהו סמלי יותר ועוד בדבר כזה דורסני.

סִיקָרִיִים טיבי יסביר לנו. אני אהיה קצר. מירב צודקת, זה לא לעניין. אתם רוצים ששר ימשוך? כפי שאמרתי: תמנו שר מושך אם אין דבר כזה. כבר אין מקום בשורה השנייה של חברי הכנסת, לשרים שלהם,

כל ההתנהלות, גם בוועדת החוקה,

הייתי עכשיו בשעתיים של הצבעות, גם איך שהתנהל העניין בלילה וגם עכשיו לא לעניין. אנחנו מתנגדים. לפחות הם עקביים בשרירותיות. איפה תבלו את שלוש השעות? יש מידע? אנחנו גם צריכים לעדכן מראש על הסתייגויות.

למה לא סוף שבוע? שישי, שבת, ראשון.

כן, שינוחו, יתכוננו. אנחנו צריכים להציג חמש הסתייגויות? אני אמשיך. שהשרים יישארו פה בבניין, כמו שאנחנו נשארים. ארז, כבר יש לך תוכניות? עשית תוכניות איפה לבלות?

איזו בושה זאת. איך הכנסת משתפת פעולה? ארז, עשית תוכניות? כדאי לך. אז מה אם זה תשעת הימים? הרסתם הכול.

תראו את סעיף 9. בסעיף 9 אנחנו צריכים להגיד להם מראש על מה אנחנו מצביעים. בועז, מי המועמד שלך לשר מושך? לשר מושך? לדעתי, ניר ברקת. גילה גמליאל. למשוך - - - כל כך עצוב. חבל שאין את שטייניץ, שטייניץ היה מחזיק להם פה לפחות ארבע-חמש שעות.

לא, הוא בכלל לא מדבר. כן. ארז, אתה הולך להיות טייס? מנהל תא לחימה? אני שואל, אני שואל. אלמוג כהן הולך להיות. אלמוג כהן הולך להיות טייס? איך הוא קרא להם?

שפלים, שפלים.

שפלים. וגם עלובים. אלמוג כהן יהיה טייס.

אם אלמוג יכול

ממתי סיעות האופוזיציה - - - את מספר ההסתייגויות?

הבנתי מה מציק לך, יש לי רעיון. מציק לי? זה הורג אותי. לא, זה שרירותי. אני יכולה גם ל - - - אבל יש לי רעיון שאולי באמת יסייע קצת. אוקיי. אגב, לפחות יש פה עקביות. נחלק את זה לשניים: אם ביום ראשון משכתם נקבע: לא לפני שעה מסוימת; ואם ביום שני אז גם. נחלק את זה לשניים. נקל עליכם גם - - - לא הבנתי, תסביר. אם משכתם את הדוברים ביום ראשון ההצבעה לא תהיה לפני השעה 10:00

אני מבינה שמפריע לכם שהקואליציה לא תהיה פה ביום ראשון. בעצם, זה מה שמפריע לכם.

ואתם רוצים לשמור לעצמכם - - - ברור, גם בלילה. בלילה בין יום ראשון ליום שני, בדיוק.

זה יחייב אותנו להיות. יש לי כמה דברים, השיא זה ההפסקה. רגע, מירב, אבל מנסים, אני מקשיב. אני מנסה להגיע למשהו שיהיה מקובל.

אני לא מצליח להבין. אם משכתם את הדוברים ביום ראשון ההצבעה תהיה ביום ראשון. נקבע שעה, הפסקה מסוימת. אם עשיתם את זה ביום שני - - - למה צריך לקבוע? משכתי דוברים תעלה שר משיב.

- - - ביום שני? אם ביום שני זה הולך ל - - - לא,

כי ההחלטה שלי הייתה: 26 שעות הנמקה. אגב, זה יהיה אחרי 12:00 כי יש גם את הצגת החוק. בסדר, לא משנה. זה לא יהיה לפני 12:00, כדי לתת לכם 26 שעות. אין לי דרך אחרת לרבע את הדבר הזה כי 26 שעות מתחילת הדיון ועד יום שני - - - או שאנחנו יכולים להפסיק מתי שאנחנו רוצים. מתי שאנחנו רוצים ואין הפסקה. שגית, זה האירוע. האירוע זה שאת אמרת: חברים, עם כל ההסתייגויות, מקסימום 26 שעות.

הוא מחה, אנחנו מחינו, זה מאחורינו. התחלנו לדבר, אני כאופוזיציה יש לי זכות למשוך דוברים מתי שאני רוצה והם צריכים להיות כאן. הזכות הזאת לא נפגעת.

הזכות הזאת לא נפגעת.

מילא בתקציב, אבל בחוק רגיל? בדקנו עכשיו, לא היה דבר כזה. כן, הם צריכים להיות בירושלים. לא בנהריה, לא בקרית שמונה, בירושלים כמונו. גם לי יש ילדה קטנה. אנחנו חייבים להיות כאן, אין דבר כזה. אבל לפי מה שהצעתי עכשיו אנחנו נהיה כאן, גם ביום ראשון וגם ביום שני.

הם יצטרכו להיות פה גם ביום ראשון וגם ביום שני.

אופיר, מה אתה מציע? אמרת לי שני ב-16:00. אנחנו מתחילים ב-10:00.

כן.

- - אנחנו מחליטים מתי אנחנו מצביעים ביום ראשון. מה זה אומרת: אנחנו מחליטים?

נמצא איזשהו מנגנון, נמצא את השעה. אתה תגיד באיזו שעה. אנחנו לא רוצים הפסקה. זה לא עובד. יש מנגנון. מימים-ימימה, בראשות קואליציה - - - שר מושך. אמרתם שמה שמפריע לכם זה שלא נהיה פה. מה שאני מציע עכשיו מחייב את כולנו להיות פה ביום ראשון וביום שני. לא, לא. למה?

מתן, תעשה לי טובה, באמת. תן למירב. המנגנון ברור. הטענה שלכם להיות פה.

אני לא מבין, למה אתה צריך הפסקה?

אם יש הפסקה הרגת את הכנסת. אין הפסקה.

אופיר, אבל אנחנו מתקדמים. אופיר, מה ההצעה? שר מושך. אני אסביר. מירב אמרה שזה לא פייר שאנחנו - - - ואנחנו עושים הפסקה ובכלל לא נהיה פה, נבוא ישר להצביע.

בסדר. הרי בסוף או שתמשכו או שלא. ברגע שאתם מושכים: אם משכתם ביום ראשון ההצבעה תהיה ביום ראשון. איך ומתי אפשר להחליט ביחד.

זה האירוע - - - אם עשיתם את זה ביום שני אז זה ביום שני ב-12:00, כמו שנקבע. זה אומר שהקואליציה חייבת להיות פה ביום ראשון. ואם לא עשיתם הקואליציה בכל מקרה תהיה ביום ראשון, אם יש הצבעה או אין הצבעה. אם אין הצבעה אז היא תהיה פה גם ביום שני. התייעצות סיעתית. רגע.

אנחנו אומרים שגם בעבר שר עלה לשעה, עלה לשעתיים. אתם מנהלים את זה, אין לי שליטה על האירוע. אם אני אסכים איתך עכשיו על חצי שעה הפסקה, אתה לא צריך את זה. אתה תעלה, שלמה קרעי, דודי אמסלם, לא חסר. שידברו גם שעתיים. אבל זה לא בריא ששני אלה ידברו.

אתה ביקשת, לבקשתך. תעלה שר שימשוך. שגית, תמיד שרים משכו.

אתם עשיתם את זה בדיוק, לא את הפשרה שעשיתי.

מתי עשינו? הפסקה שתהיה לשיקול דעתו של יושב-ראש הכנסת, אתם מסכימים?

הוא יוכל להודיע על הפסקה על פי שיקול דעתו, שיקול דעתו של יושב-ראש הכנסת יהיה בהתאם. אנחנו מבינים את הקושי עם השלוש שעות, ככל הנראה זה יהיה פחות כשזה לשיקול דעתו של יושב-ראש הכנסת. אין לכם זה יקבע כאופציה. זאת אומרת, אם אתם מושכים ההנחה תהיה שקודם כול יעלה שר וימשוך. אפשר לדבר?

בבקשה, אלקין. אלקין, שר מושך. אתה טענת בנאום הפתיחה שלך הרבה טענות, גם לגבי ההליך כולו וכולי.

טען - - - קודם כול, אני מבין שזה לא נוח. אני מבין שהרבה הסתייגויות זה מטריד. הפיליבסטר בכנסת ישראל הוא כלום לעומת פיליבסטרים בפרלמנטים אחרים. אתם אוהבים להביא את המודל אמריקאי, אתה יודע מה זה פיליבסטר בסנאט האמריקאי? הרי - - - בממשלה הקודמת לא אמרתם לנו את זה. אתם עשיתם לנו פיליבסטר. לא, לא עשו - - - אבל עקבתי. אתם עשיתם, ועוד איך עשו לנו.

ועוד איך עשנו לנו, ועוד איך. - - - בבקשה, זאב.

אבל אני מציע לשקול בכל זאת, לפני שעושים את זה. בסנאט האמריקאי, כמו שאתה יודע, באמצעות פיליבסטר מעכבים חוקים, החלטות ואפילו מינויים, במשך חודשים.

כשאתם מרבים לדבר ולאהוב את המודל האמריקאי כל כך, אל תתלוננו על פיליבסטר מסכן ומצ'וקמק שהתקנון בכנסת ישראל מאפשר, בפרלמנטים אחרים זה הרבה יותר.

אני לא רואה פה שום שימוש לרעה.

כדי לייצר את הפיליבסטר הזה אנחנו צריכים לעבוד הרבה יותר קשה בהשוואה לכלים שיש בפרלמנטים

למרות שעובדים הרבה יותר קשה,

בסנאט האמריקאי תמיד מתפשרים עם המיעוט כי בלעדיהם אי-אפשר, אחרת זה לוקח חודשים על גבי

לכן, זה לא חוק רגיל וצריך להתייחס פה בעוד יותר סבירות,

לא, הם לא יכולים. הקואליציה יכולה להירשם לדבר.

אלה הסתייגויות, רק מי שהגיש הסתייגויות. אבל הם לא צריכים. יש לכם

כן, אבל נדמה לי אם אני זוכרת שהיו 30 הסתייגויות לחמש או לשש הצעות חוק הסדרים, נכון?

שגית, כי היו המון הצבעות שמיות.

ההצבעה תסתכלו על לוחות הזמנים, ההצבעה על חוק התקציב וחוק ההסדרים.

לא שבע על הכול, לא שבע. כמה היו? שבע הצעות חוק,

בחלוקה, ההצבעות השמיות זה הכי חשוב לכם?

לא, הכול חשוב. זה הכול מאוזן בסוף.

אני לא חושב שההצבעות על החוק הזה צריכות לקחת פחות מארבע-חמש שעות.

זה חוק

כנסת ישראל תראה בושה אם על כזה שינוי, כשחצי מדינה פה על הרגליים ברחובות - - - בכנסת לא מאפשרים לפחות - - - יישבו ויצביעו אם זה כל כך חשוב.

שרון, רצית? הדבר הכי משמעותי - - שמענו. - - בסדר זה העניין שמיד אחרי שאחרון הדוברים מושך - - - ההפסקה.

לא, שר מושך. ההפסקה, זה הכי חשוב לך, זה הדבר הכי קריטי. אני אומרת לך: אני חושבת שזה - - - מירב,

רק מילה אחרונה. אני אומרת לך שזה דבר שיגרום לראשי האופוזיציה פשוט לנתק קשר עם המליאה,

שרון ניר, רצית להגיד משהו?

כמובן שאני מצטרפת למה שביקשו כאן חברי. אבל אני אגיד שההתייחסות פה, וזה מאוד מאוד מעציב אופיר, דומה בדיוק להתייחסות שזכינו לה בוועדת החוקה. חוק שרירותי, שיח שרירותי ועכשיו גם סדרי-הדיון נקבעים באופן שרירותי. זה עצוב מאוד שיש כזה ניתוק ממה שקורה בעם. ואני לא מקבלת את מה שאתה אומר, כי זה קורה בעם, כי אתה בן אדם שכן מסתכל על סקרים וזה לא בחצי מהעם, זה הרבה יותר רחב.

אבל את שמה לב - - - וכשהמציאות כל כך מבעבעת וגועשת, אנחנו פה יושבים וחושבים על איך השר יישן או לא יישן ועל האם אפשר למצוא צדיק אחד מבין 30 השרים שיבוא להיות כאן ולתחזק את הישיבה הזאת. שרון, יכולתי לשמוע אתכם, לשמוע וזהו. ולהצביע ויש לי רוב והכול בסדר. אני לא עושה את זה, ההערות שלכם כן חשובות לי.

אני לא מצביע עכשיו, אני רוצה ללמוד, לבחון מה אני יכול ומה אני לא יכול. ואנחנו נחזור להצביע ואני אגיד לכם מה שיניתי בהתאם להערות שלכם. יש פה רק תקלה טכנית אחת, שים לב. בדרך כלל תמיד מציינים ברור שעל זה אתם מתבססים, טכנית אי-אפשר אחרת שברגע שמגבילים ל-26 שעות, צריך להיות כתוב שהאופוזיציה תחלק את הזמן הזה בינה לבין עצמה כראות נפשה,

אני רוצה להגיד לעניין ההפסקה, תוך כדי כך שאנחנו מדברים כאן שלחה לי העוזרת שלי שלוש דוגמאות של סעיף 98 עם הפסקה מהכנסת העשרים-וארבע. אחת מהן על חוק-יסוד: הכנסת.

זה חסר תקדים?

אבל זה חסר תקדים, למה עשיתם את זה? אבל ביקשתי לשמוע איזה חוקים. איזה חוקים?

אני מודיע לך, הם יהיו תקדימים רק כשאתה תשב פה - - - הם ינצלו את זה שוב ושוב ושוב. הם בחיים לא יהיו - - - אצלם זה לא יהיה תקדים.

כן, על מה? על מה? איזה חוק מהותי?

הנורווגי?

עשיתם הפסקה על הנורווגי.

הנורווגי משנה סדרי עולם? - - - אתם משנים פה כללי משחק בדמוקרטיה, על מה אנחנו מדברים בכלל?

אתה זוכר איזה עליהום הם עשו על הנורווגי ב-2023? - - - המדינה קורסת, מרוב נורווגים לא מצאו שר משיב אחד שיבוא למשוך פה שעתיים. איזו בושה. אתה נורווגי? גם אתה נורווגי? למה, מה הבעיה? אין לי בעיה. אגב, אתה יודע איך דודי אמסלם קרא לנורווגים שלנו?

פועלים תאילנדים. שמעת פעם דבר כזה מחברי אופוזיציה?

עובדים זרים. ניקח הפסקה חמש דקות, אני רוצה התייעצות סיעתית. (הישיבה נפסקה בשעה 11:07 ונתחדשה בשעה 11:19.) חידשתי את הישיבה. היא עבדה ועשתה תקדימים, ועכשיו אנחנו גם אוכלים את הדגים

גם כשהיא עשתה לנו את הדברים האלה כי היא ידעה שבסוף היא הולכת להגיע אליכם. הכול היה מתוכנן. ואחרי זה היא עוד שאלה האם היא הייתה טובה.

ועכשיו אנחנו מבינים מה היא עשתה. היא עשתה את זה כדי להכין את ההפיכה המשפטית. לא, זה סילמן עם ניר אורבך, זו ועדת הכנסת. ניר אורבך, נכון. עכשיו הוא אחראי על הזהות היהודית, לא? סוסים טרויאנים היו לנו, זה מה

קדימה, תקריא את התיקונים פה. אני אומר את התיקונים, בסדר? אחרי זה תנסחו את זה בהתאם למה שאנחנו אומרים. - - - אנחנו לא נעשה הפסקה. ברגע שהחלטתם שיורד יעלו: שר מסכם, שר משפטים, יושב-ראש הוועדה, והם אלו שיסכמו.

בכל רגע? ברגע שאתם מסיימים. ברגע שאתם מושכים, ברגע שאתם מפסיקים. אגב, אמרת משהו על יושב-ראש האופוזיציה. הניסוח צריך להיות: ההצבעה תהיה לא יאוחר מתום 26 השעות של ההסתייגויות. בתוך 26 השעות, מתי שהורדתם מתחילים להצביע. אני אומר: הניסוח פה - - - כלומר, סעיף 7 יורד. לא רק סעיף 7, גם הניסוח. תן להם קודם ונעיר. אין הפסקה, מה עוד? סעיף 7 יורד. במקום 4 הצבעות שמיות יהיו 5 הצבעות שמיות, במקום 120 הצבעות תהיינה 140 הצבעות. איזה שינוי דרמטי, זה עוד חמש דקות במליאה. זו דרמה קולנועית. סעיף 9 יורד? סעיף 9 יורד, אבל נכניס סעיף שאם לא תגידו את מספרי ההצבעות אז זה יהיה לפני סדר כרונולוגי.

לא, אנחנו במליאה נגיד על מה להצביע. בסדר, גם את זה נסדר. אני רק מפנה את תשומת ליבך שאם יורדים מהסיפור של ההפסקה, גם הניסוח של סעיף 6 צריך להשתנות. אני אומר: גם סעיף 6 צריך להשתנות. כן, בהמשך ל - - - שגית תנסח. יהיה כתוב שההצבעה תהיה לא לפני.

לא יאוחר. לא: לא לפני.

את יכולה רק להסביר פה עוד פעם,

אני אומר כך: יהיו 26 שעות להנמקה מתום הצגת החוק. עד 26 שעות. עד 26. יהיו 26 שעות להנמקה. ככל שתחליטו סיעות האופוזיציה יחלקו את זמני ההנמקה שלהן ביניהן, לפי ראות עיניהם. לא יהיה זמן הנמקה לקואליציה. על אף שיש לקואליציה הסתייגויות להצעת החוק, שמחה רוטמן הצטרף לכולן, לא תהיה הנמקה לקואליציה.

נושא חדש? עשיתם את זה? כבר הייתה הצבעה על נושא חדש. ככל שתמשכו את ההסתייגויות או תחליטו להפסיק את הנמקת ההסתייגויות, למעשה מתכנסים להצבעה. כאשר יכול לעלות שר מסכם, יושב-ראש הוועדה כרגיל שר המשפטים, לפי סעיף 31 ו - - - כרגיל. בנוסף, יש הצבעה על 140 הסתייגויות ו-5 הצבעות שמיות לכל צד. זה בנוסף ל-140. 5 ההצבעות השמיות יבואו בנוסף ל-140, כן. וככל שלא תתנו את מספרי ההסתייגויות שאתם רוצים להצביע עליהן, זה יהיה לפי סדר כרונולוגי. אנחנו ניתן במליאה. רק לפרוטוקול כי לא שמעתי קודם איך החלטתם שזה 120 ועכשיו 140, לפי איזה מפתח?

שיקול דעת יושב-ראש הוועדה. זה כנסת ישראל פלוס הנורווגים. שיקול דעת יושב-ראש הוועדה, הוא החלט להגדיל את המספר. לא, אבל לפי איזה מפתח, למשל, החלטת שזה 120? הסתכלתי על הדברים הקודמים, היו 30. היו 30 הצבעות בחוקי ההסדרים והתקציב

נתתי כמעט פי חמישה. לפי אותו מפתח? לפי אותו מפתח, פי חמישה כמעט.

זה פי ארבעה. למה? פי ארבעה זה 120. 140 זה כבר כמעט פי חמישה. מספר ההסתייגויות?

אתה מוציא מסמך חדש?

כן, אנחנו נוציא מסמך מתוקן. ונתכנס שוב? לא, נצביע. רגע, על מה נצביע?

קיבלת את כל ההערות. אולי תביא - - - מביאים, מביאים. זה אירוע דרמטי, גם כך יש פער של - - - למה?

כמו בוועדה לבחירת שופטים, שיימשכו עכשיו - - - אפשר להצביע. אפשר רק משהו קטן?

אפשר שאם אנחנו מסירים את כל ההסתייגויות תהיה הצבעה ואחרי זה סיכום? אבל ניסית. אם כך, מי בעד ההצעה בהתאם לשינויים?

התייעצות סיעתית. כמובן שאנחנו נגד הכול.

התייעצות סיעתית כי ב - - - לא צריך.

קיבלתם את כל ה - - - די, קיבלתם הכול. אנחנו נגד, לא קיבלנו כלום. מי בעד? לא, על מה יש להצביע? אנחנו נגד הכול. מה שנותנים לכם לא טוב לכם. שבעה בעד. מי נגד? שלושה. מי נמנע? הצבעה בעד ההצעה בהתאם לשינויים 7 נגד, 3 אושרה. אם כך, ההחלטה בדבר סדרי דיון מיוחדים בקריאה שנייה ושלישית - - - לפי סעיף 98 התקבלה.

אנחנו נעביר. זאב,

לא במקביל לטרומיות, תעשה בתום המליאה. אני מגיש רוויזיה ונצביע, או בתום המליאה או מחר. נודיע. אני וזאב.

הישיבה ננעלה בשעה 11:27.